שלום לכולם,

כ"ט בחשון התשפ"א, ה-16 בנובמבר 2020, מטרת הדיון היא לאשר את תקנות הקורונה שהותקנו ב-5 בנובמבר 2020. כיוון שהנושא עלה לכותרות בימים האחרונים, הסיבה שלא אישרנו את התקנות עדיין. אשמח לשמוע את דברי יושב-ראש הוועדה הקבוע שנמצא

אני רוצה להצטרף לקריאה להחזיר את הילדים לבתי הספר. אני מסתכלת על מה שקורה בעולם וגם שומעת את דברי המומחים. הבוקר היה דיון בוועדת הקורונה, הלוואי והיו לוקחים את בני הנוער שדיברו שם לקבינט הקורונה וראש הממשלה והשרים היו שומעים את הזעקה האוטנטית של בני נוער מכל רחבי הארץ שנמאס להם להיות ריבוע במסך. אני מתנסה בזה בימים האחרונים וזה פשוט נורא. הם לא רוצים להיות ריבוע במסך. הדאגה לבריאות הנפשית של הילדים ובני הנוער לא נופלת מהדאגה לבריאות הפיסית. חייבים לחשוב על ההשלכות העתידיות. בשבוע שעבר העלינו, תהילה ואנוכי, הצעה לסדר שדיברה על מחסור בפסיכולוגים חינוכיים. יש היום פסיכולוג על כל 740 ילדים. תעשו לבד את החשבון. הפניות למרכזי הסיוע גדלו ב-20% בחודשיים האחרונים. אז בסדר, נוציא את הילדים החוצה, נשב איתם במעגלים ונשמע אותם. הדבר הטוב שקורה הוא שרואים שלא נס לחו של בית הספר והצורך בו. יש צורך בחברותה, לבית הספר יש תפקיד מאוד חשוב, לא רק בהיבט של השכלה והרחבת הידע אלא לבריאות הנפשית של הילדים ובני הנוער. ככל שהאוכלוסיות פגיעות יותר, נוער בסיכון, ילדי החינוך המיוחד, זה מעצים את הבעיה. בואו, אני קוראת לפתוח את מערכת החינוך. פיתחו אותה עבור כל התלמידים, באחריות, לשמור על בריאותם. ראשי הרשויות כבר הציעו מתווים. לכו איתם ותנו להם את זה, ואל תשחקו את המשחקים הפוליטיים על גב הילדים ובני הנוער. די, מספיק, יש לנו אחריות. פרופסור לוין אמר לפני שיש חובה על המדינה לספק חינוך לילדיה. זכותם הבסיסית של הילדים לקבל את החינוך מהמדינה. צריך לקחת את כל ההערות שנשמעו פה. אנחנו רוצים שהתקנות תאושרנה אבל שימו לב להערות שהושמעו לגבי הילדים המשולבים. אני אמרתי את זה גם בדיון הקודם לפני התיקון.

מבקשת להישמע גם להערות שלנו בדיונים. זה היה ברור שבכיתה יש ילדים משולבים אבל יש להם גם משלבים. אז כדי שהילדים שלנו לא ימשיכו לחשוב שהם לא חשובים ושלא לוקחים אותם בחשבון ומגוננים עליהם, אנחנו נצטרך להחזיר אותם למקום הטבעי שלהם שהוא בית הספר. אני סומכת עליהם ועל הצוותים שהם יעשו את הכול כדי לשמור על בריאות כולם, תודה רבה. אחרון הדוברים, חבר הכנסת יאיר גולן, בבקשה. עיינתי בחומר, אני חושב שמה שחסר באופן בולט ובעייתי, אם אנחנו מדברים על תקנות שעוסקות בפעילות חינוכית, צריך לומר שכל המוזיאונים, הגנים הלאומיים ובתי התרבות יופעלו לצורך פעילות חינוכית בגילאים הרלוונטיים, על פי תקנות המיגון מפני קורונה, ולפתוח אותם לפעילות הזו. הרי מה שאמרה פה אורלי, שאני לגמרי מסכים איתו, זה להחזיר מקסימום פעילות חינוכית. כדי להפעיל את מקסימום פעילות החינוכית אתה חייב להיעזר במה שמצוי בכל הרשויות המקומיות, לתת להם להשתמש בכלל המתקנים שקיימים באזורים. הרי לא יכול להיות שמוזיאון שיכול לספק תוכנית חינוכית יוצאת מהכלל בתנאים סביבתיים שאין אותם בבתי ספר, חללים גדולים, אוורור מאוד יעיל, כמות גדולה של סדרנים שיכולה לפקח על כמויות היוצאים והנכנסים. לא יכול להיות שדווקא אתרים אלו מושבתים ומנועים מסיוע לפעילות החינוכית. בואו לא נפתח אותם כרגע לקהל הרחב, אבל אלו המקומות הטובים ביותר לביצוע פעילות חינוכית. כשאני רואה את מוזיאון ישראל שבסמוך אלינו, או את מוזיאון ארץ ישראל , או את הספארי ברמת גן, או את המדע-טק בחיפה סגורים אני שואל את עצמי למה זה. הרי זה פשוט להזיק לילדים שלנו. למרות שאתה יוצא מתוך נקודת הנחה שהסיבה שמונעים את החזרה ללימודים היא היעדר חללים. זה לא מה שהבנו כרגע. צריך להכניס לתקנות המובאות בפנינו סעיף, אני יודע שזה בעייתי, אבל בואו נעשה את זה, ניתן להם לעבוד ונקל על מערכת החינוך. ברגע שאנחנו פותחים את מערכת החינוך ונותנים יותר חלופות לבצע פעילות חינוכית בצורה בטוחה, הרי שאנחנו מועילים למערכת. זה טוב למוסדות, זה טוב למערכת, זה טוב לילדי ישראל. אני שואל למי זה רע? זה לא פוגע בכלום. זה גם יציל את מוסדות התרבות שמושבתים כבר שמונה חודשים. אני חושבת שזה רעיון שצריך להציע אותו לרשויות המקומיות. זה רעיון טוב, בעיני, וצריך לחשוב איך אנחנו מקדמים אותו.

ולאשר את התקנות הללו. חברי הכנסת שמשתתפים בזום אינם יכולים להצביע. יצביעו רק הנוכחים בחדר

תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף קורונה החדש (הוראת שעה)(הגבלת פעילות של מוסדות המקיימים פעילות חינוך)(תיקון מס'

מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

אישרנו את התקנות. תודה רבה לחבר הכנסת יאיר גולן. אני מבקש שנדון בנושא שהעליתי. רשמתי את בקשתך. הדבר החשוב שיוצא מישיבה זו, יותר מאישור התקנות, זו הקריאה המשותפת של כל חברי הוועדה, מהאופוזיציה והקואליציה, להחזיר ללימודים את כל התלמידים. המציאות הזו שבה עכשיו מדברים על י"א י"ב ושוכחים את תלמידי ז' י, ואנחנו מבינים את ה-R, דוקטור אפללו, אבל זו פשוט מציאות שלא תיתכן, ושתופעות הלוואי שלה קשות מהמחלה.

שכדנים ב-R זה R לכלל האוכלוסייה. אין סיבה להחיל את מקדם ההדבקה על כל האוכלוסייה, יש לייצר דיפרנציאליות על פי מצב התחלואה בכל מקום ובהתאם לזה לאפשר או לאסור את הפעילות. מספיק לגזור על כל מדינת ישראל בלי שום היגיון. חבר הכנסת גולן, אנחנו לגמרי מחלקים את ה-R בצורה דיפרנציאלית לפי מגזרים ויישובים. אני שמח לשמוע. נכון שמוצג לכאורה R אחיד אבל ה-R בעלייה בכל המקומות. אנחנו סביב R של 1% בכל המקומות שבהם אנחנו עושים את הניתוחים. אני מבקשת להוסיף פנייה למשרד החינוך, לתקן את התקנה שתאפשר למשלבים להיכלל ב-19.

תודה רבה, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:00.